אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא תיקון טעות בחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34), התשע"ח-2018 שעבר בוועדה. יש לפניי את המכתב של היועץ המשפטי לכנסת,

אתן לתומר רוזנר להציג את זה ואחרי כן נקרא את התיקון